צוהריים טובים. מי שהתחיל בבוקר לא יודע איפה הוא נמצא בינתיים. במיוחד היום היה מאוד אינטנסיבי.

נכון, נכון.

שמורות טבע,

מבנה ותפקוד של אזור נתון על כל מרכיביו הביולוגיים והפיזיים, "מצב הטבע בישראל" מצב המערכות האקולוגיות באזורים שונים בארץ ומצב המגוון

(ד)המינהלת תכין ותביא לאישור השר את דוח מצב הטבע בהתאם להוראות לפי חוק זה ובמועדים הקבועים בחוק זה. (ה)דוח מצב הטבע ודיווח הביניים שהוגשו בהתאם להוראות סעיף זה יפורסמו באתרי האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה,

השר רשאי

וכן חקיקה והחלטות ממשלה שיש בהן כדי להשפיע על מצב הטבע, (6)דיווח על השינויים בהיקף השטחים הפתוחים והשטחים המוגנים בישראל, על שינוי ייעודם של שטחים פתוחים בכלל ושטחים מוגנים בפרט לייעוד אחר,

(א)פעולות שבוצעו בתקופה אליה מתייחס הדוח,

יש פה סעיף שמדבר באמת על הנושא של קבלת דיווחים ממשרדי הממשלה. היקף המידע שיתקבל ממשרדי הממשלה יהיה בהתאם לתקנות שייקבעו ויהיה כתוב בהם איזה מידע צריך להעביר, והדברים האלה יוסדרו בשלב מאוחר יותר בתקנות. ונושא נוסף שיש כאן, ככה לקראת סוף החוק, הוא הנושא של תוכנית לאומית שיהיה צורך להכין אחרי שכבר יהיה דוח מצב הטבע הראשון. בעצם יש פה חובה להכין תוכנית לאומית שמתבססת על ממצאי הדוח ומציעה לקבוע מדיניות בהתאם למה שייכתב בדוח. לירון, תודה רבה לך.

כן, חבר הכנסת טל, לפני שנפתח את זה להערות. חובה נעימה באמת במסגרת ההבנות שעליהן הגעתי עם משרד האנרגיה, אני מבקש להכניס לפרוטוקול מספר הערות כדי לסמן את הכיוון מבחינתנו, מציעי החוק, לקריאה השנייה והשלישית ועל ידי להסביר שאכן זה הכיוון.

בקצרה, אלון. הניטור בים התיכון יבוצע וינוהל בהתאם להחלטת ממשלה 4399. למינהלת לא תהיה סמכות לשנות את תוכנית הניטור הימי. המינהלת יכולה להשתמש בדוחות הניטור הלאומי הימי לדיווח מצב הטבע. לדיונים בנושא ניטור הימי בים התיכון יש לצרף חבר מינהלת ממשרד האנרגיה וחבר נוסף מהחברה לחקר הימים והאגמים. יש עוד שלושה. מטרת החוק אנחנו מורידים, יש למחוק את הסיפא "משאב טבע", שכן משאבי טבע מוגדרים בחוק גז, נפט ומחצבים ואינם רלוונטיים לחוק. עוד שניים קצרים. בסעיף 11 "חובת דיווח" המידע העובר ממשרד האנרגיה למינהלת אינו יכול לכלול סודות מסחריים וביטחוניים. והאחרון לתאם עם משרד האנרגיה שינויים לקראת הקריאה השנייה. אז אנחנו כן מקבלים את ההבנות האלה וזה נכנס לפרוטוקול.

אכן. תודה רבה, חבר הכנסת אלון טל. עכשיו אנחנו נפתח את זה להערות ספציפיות, וכמצוות או כהנחיית היושב-ראש, אני מבקש שאם יש לכם הערות ספציפיות לסעיף כזה או אחר ולא נאומים כלליים. זה לא השלב.

רק להגיד מאיפה אתה בשביל הפרוטוקול ושמך המלא. שמי יהושע שקדי, רשות הטבע והגנים. כן, יהושע. כמה הערות. קודם כול, באמת החוק הזה מייצב מצב קיים. אלה דברים שאנחנו עושים, ומבחינה הזאת אני שמח שהחוק עובר. יש פה כמה הערות קטנות, אבל אני חושב שהן משמעותיות.

בקשר לחובת הניטור בים התיכון, אלון, צריך להוסיף גם את הניטור בים סוף. גם הוא יש לו תוכנית נפרדת שזה לא צריך להיות תחת המינהלת. אני חבר המינהלת. אז אני אומר לכם שאנחנו - - - אני חושב שזה נמצא. אבל אם לא, אז אנחנו נוסיף את זה.

אני הקראתי את המשפט. אני אקריא אותו שוב.

או שנרכז בסוף את כל השינויים. נרכז את כל ההערות.

לוחות הזמנים שאתם מציעים לא הגיוניים לחלוטין. להגיש דוח בט"ו בשבט, זה שלושה חודשים קודם.

אנחנו צריכים לעבוד על פי לוח השנה העברי. מצטערים, אנחנו לא עובדים, אין אף אחד שעובד ככה. אז לכן צריך פשוט לאחר את זה. אולי א' בניסן זה גם כן בסדר, וחודשיים לפני זה להגיש דוח לוועדה וזה בסדר גמור. ההערה נוספת שיש לי היא איפה רשמתי את זה עכשיו.

רק תגיד לי אם אתם משנים את זה. רוצים להכניס את השינוי הזה. בואו נלך על א' בניסן.

והתאריך הסופי ייקבע בקריאה השנייה.

אנחנו רוצים לזרום עם רשות הטבע, אם אתם זורמים איתנו. אני רק לא רוצה להכשיל את השר להגנת הסביבה, או את השרה להגנת הסביבה,

אנחנו מתכוונים ל-א' בניסן.

חסרה הגדרה למסדרונות אקולוגיים. אתם רוצים שנדווח על המצב המסדרונות האקולוגיים? שלחתי לכם הצעה לניסוח של זה. וברשימת הדברים שאתם רושמים פה שצריך לדווח עליהם, אלה הדברים שלא נעשים היום על ידי תוכניות הניטור, בטח לא תוכניות הניטור האלה שמטפלות במגוון ביולוגי. לא קרקע, לא זיהום אוויר. זה לא קשור לזה. זה לא מגוון ביולוגי. כנ"ל יש שם אמירה על מים,

זה לא המקום. וחבל לשים פה דברים שלא נצליח לדווח עליהם. כחבר מינהלת אני אומר שעל הדברים האלה אנחנו לא נצליח לדווח. אני חושב שיש כאלה שחושבים שהשפעת זיהום אוויר והאקלים כמובן על הטבע הוא - - - ולכן אני מציע שהדיוק של השפה הזו זה יהיה לקריאה שנייה ושלישית. הינה, רשמנו את ההערה שאת לא חושב שזה. אני חושב שאיכות מים יכולה להיות מאוד מאוד רלוונטית לגבי נחלים. אני מסכים לחלוטין שזה רלוונטי. גם יש עוד ארגון שמתעסק בדיווח על המים, על מקורות המים ועל הביולוגיה במים. בואו לא נערבב מין בשאינו מינו. אל תשימו על המינהלת פה דברים שהיא לא תצליח לעמוד בהם. זיהום אוויר בוודאי שלא. זיהום קרקע אף אחד לא בודק את זה במינהלת או מי שעושה את הדיון - - - אבל זה לא אומר שזה לא צריך להיבדק. אם צריך להיבדק, בבקשה. אז המינהלת תחליט. גם ככה אנחנו בקושי מצליחים לממן את זה.

אני חושב שהערה הזאת הובנה. עוד הערות, בבקשה?

שם הילה אקרמן ממרכז השלטון האזורי. אני מייצגת את כל המועצות האזוריות. אז אנחנו מברכים על החקיקה. אנחנו חושבים שהיא חשובה. אנחנו רק מבקשים בהתייחס לסעיף 13(ב), הרשויות המקומיות, אני אתן דוגמה,

את מועצות האזוריות, 85% מהשטחים הפתוחים נמצאים תחת השלטון האזורי. ואנחנו מבקשים שככל שחובת הדיווח חלה על הרשויות המקומיות, בנוסף להתייעצות עם משרד הפנים - - - גברתי, את מתכוונת לסעיף 11 (ב),

11 (ב), סליחה. אז בהתייחס לחובת הדיווח של רשויות מקומיות, אנחנו מבקשים שתהיה התייעצות איתנו, עם נציגי השלטון המקומי. אנחנו יודעים איזה מידע זמין בשטח, איזה מידע קיים. ולכן חשוב מאוד שאנחנו נהיה, וזה יופיע בחקיקה, שתהיה חובת התייעצות איתנו, שלא יגידו לנו,

אחרי זה להעביר מידע שלא נמצא אצלנו, שאנחנו לא יודעים לאסוף אותו, שאין ביכולתנו לאסוף אותו. ולכן חשוב מאוד שתופיע חובת התייעצות עם הנציגים של השלטון המקומי. כרגע יש חובת התייעצות עם שר הפנים שאחראי על הרשויות המקומיות ומרכז את הפעילות שלהן. אבל שר הפנים לא יודע בדיוק מה המצב בכל רשות ורשות. אני חושבת שבאמת האנשים שיושבים במשרד הפנים, עם כל הכבוד להם, לא יודעים מה המצב בשטח, איזה מידע נמצא אצל הרשויות המקומיות, איזה מידע הן יודעות לאסוף. ולכן נורא חשוב שכן תהיה התייעצות איתנו. אנחנו נמצאים בשטח. אנחנו יודעים להגיד בדיוק מה אנחנו יכולים לתת ולא יכולים לתת.

יש פה נציגות של משרד הפנים?

מה דעתך, גברתי? כן, אדוני. תודה רבה על רשות הדיבור.

שמי יעל גודר מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. אנחנו ביקשנו ועורכת הדין לירון נענתה לבקשתנו, ובאמת נערך שינוי. לא רק התייעצות,

אלא גם הסכמה של שרת הפנים בכל מה

להיקף המידע שיימסר מהרשויות המקומיות. בנוגע להערה של גברתי, זה לא הובא לפנינו בשלב מקודם יותר, כך שאני לא יכולה לתת לך איזושהי אמירה חד-משמעית מטעם המשרד. על פניו, זה לא נראה לי מופרך. אבל אני לא רוצה, אדוני, לקבוע. אין לכם התנגדות להוספה של התייעצות? על פניו לא נראה לי כרגע. אבל אני אבקש מאדוני להתייעץ עם הגורמים מעליי. אני מניחה שאם יש התייעצות כזאת, בדרך כלל, אנחנו מהשטח מכירים שהתייעצות כזאת נערכת ממילא במשרד הפנים.

כפי שאמרתי, אני מניחה שלא תהיה איזושהי התנגדות.

אני רק אבקש מאדוני להתייעץ עם הגורמים מעליי בעניין הזה.

אז היא תתייעץ. אם יש לך תשובה עד סוף הדיון, אז נהדר. ואם לא, אז נכניס את זה בשלב הבא. אני לא מוצא איזושהי התנגדות. גם חבר הכנסת טל מסמן לי שהדברים מקובלים עליו. תודה לך.

בבקשה, אדוני. אני מזכיר, התייחסויות ספציפיות. שמי עומרי שליו מאגף ייעור בקק"ל.

אנחנו כמובן תומכים ומברכים על החוק החשוב הזה. שתי הערות קטנות. אחת אנחנו נשמח לעשות דיון על הגדרה של יער כשטח מוגן בהמשך של הדיון של החוק הזה; ושתיים להוסיף קריטריונים ומדדים מתחום של שירותי המערכת האקולוגית, ויסות ותרבות, שגם חשובים להערכת מצב הטבע בישראל. מאה אחוז. אלה שני דברים, נראה לי, מקובלים. אנחנו נעשה אותם לקראת הקריאה השנייה והשלישית כשיהיה לנו יותר זמן. תודה רבה לך, אדוני. כן, גברתי. רק תקרבי את המיקרופון, כי אנחנו לא כל כך שומעים. שמי אסנת בנימין, צבא הגנה לעצים.

הגדרת מצב הטבע לא תואמת את הגדרת החוק הישראלי. כשאנחנו רוצים לשמור על הטבע, אנחנו לא יכולים לשמור על מערכות אקולוגיות ועל המגוון הביולוגי - - - על איזה סעיף את מדברת? אני מדברת על ההתחלה, שאנחנו אומרים מה הגדרת מצב הטבע, מהו מצב טבע. ההגדרה אומרת: מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי. אבל החוק הסביבתי הישראלי לא מדבר על מערכות אקולוגיות ולא מדבר על המגוון הביולוגי. מה ההצעה שלך? אני אגיע לזה. הוא לא מדבר על זה, אלא למשל חוק שמורות הטבע אומר: לשמור על כל המינים מהארץ ומחוצה לה. והוא מציין: נחל, עץ, אבן. הוא מציין את כל הדברים, בעלי חיים, בעלי כנף. זה החוק.

רגע, לא. אני לא הגשתי רשימה, סליחה.

לפני שאת מתקדמת, אני אשמח לשמוע. הערת פה הערה משפטית. האם הנוסח הנוכחי הוא תקין משפטית, לירון? תראה, אנחנו קובעים פה חוק חדש שמתייחס לכל מיני דברים, גם לדברים שיש בחוק הגנים לאומיים ושמורות טבע.

הוא מבטל. אני אראה למה.

אני יכול לומר פשוט שהחוק שמתייחסת אליו גברת בנימין נכתב ב-1963. מאז הלקסיקון וההבנה הבין-לאומיים השתנו. אני רואה את המדען הראשי של רשות הטבע והגנים. אני חושב שהוא מכיר את המונחים האלה וכדאי שאנחנו נקשיב לו.

אני לא אתווכח איתו, כי הוא לא שומר על החוק. הוא יודע את זה.

הגדרות החוק אני שמחה שזה מצחיק אתכם. איזה סעיף, גברת בנימין? אני התחלה. אז אמרנו, מצב הטבע לא תואם את הגדרות החוק הישראלי. והחוק הישראלי, אני מזכירה לכם, הוא הדמוקרטיה, נכתב בדמוקרטיה.

אין פה מקום - - - אנחנו רק קובעים חוק חודש. זה דיון לא הראשון בנושא. במידה שיש לך הערות ספציפיות, אני אשמח לאפשר לך.

אני מבקשת, לא צריך לענות על כל סעיף.

אני כן רוצה לענות על כל סעיף, כי זאת המטרה של הדיון הזה. בעמוד הראשון של הצעת החוק כתוב שזה לפי חוק שמורות הטבע. על איזה סעיף את מדברת, גברתי? בעמוד הראשון. היא קראה מאוד מהר, לא הספקתי לרשום את הסעיפים.

אבל בסעיף של ההגדרות?

בכל חוק שמורות הטבע, זה הכול לפי הגדרות חוק שמורות הטבע,

חוק שמורות הטבע.

הכוונה פה להגדרה היא שכשנאמר פה בתוך החוק "גן לאומי", "רשות לשמירת הטבע" ו"שמורת טבע", אנחנו מתייחסים להגדרות שנמצאות בחוק שמורות הטבע.

אז עכשיו כך. פקודת היערות משולבת בחוק שמורות הטבע. חוק שמורות הטבע משולב בפקודת היערות. כל העצים בשמורות הטבע והגנים הלאומיים מוגנים, הם ערך טבע מוגן. הם ערך הטבע עם ההגנה הגדולה ביותר שיש למינים בשמורות הטבע והגנים.

אבל הגדרות המגוון הביולוגי כמו שהם קבעו לא תואמות את החוק.

הם החליטו, למשל, אני אתן לכם שתי דוגמאות, הגדרת חוק שמורות הטבע, כל המינים מהארץ ומחוצה לה. פקודת היערות שומרת על כל העצים בארץ כאשר ערכי העצים הם היסטוריים, אקלימיים, תרבותיים. כל הדברים האלה הם חוק שמורות הטבע.

אני מבקש שתגיעי להערות הספציפיות, כי כרגע את נותנת נאומים שזה לא מקומם.

אתם יודעים את זה, זה קצת עצוב. מה את חושבת שצריך לשנות? מה ההערה?

ההערה היא שפקודת היערות כולם יודעים שמהנדס הגדול של הטבע, של האקלים, הוא העצים. הם צריכים לקבל את ההגדרות הספציפיות שלהם. אי-אפשר להגיד: מגוון אקולוגי ולתת להם להגדיר, כי הם הגדירו את כל העצים הגדולים בארץ כזרים ופולשים.

יש לך עוד הערות?

אז אמרנו שהן משולבות. אני אשלח לך את סעיפי החוק וצריך לראות איך הם נכנסים.

הבעיה הגדולה ביותר היא שבעצם שמורות הטבע לא מנוהלות. ואת זה אני צריכה להגיד לכם. לא מנוהלות על פי חוק. לאיזה סעיף את מתייחסת עכשיו, אסנת? אני באותו סעיף של הכול לפי שמורות הטבע.

אני לא מצליח להבין על מה את מדברת, אני מתנצל. אני מבקש - - - את מבינה לאיזה סעיף? אנחנו לא מבינים מה ההערה לסעיף. מה צריך להיות כתוב? מה ההצעה שלך?

הסעיף שאמר שבשמורות הטבע וגנים לאומיים יהיה לפי חוק שמורות הטבע והגנים הלאומיים,

לפי הגדרות החוק.

היום הגדרות החוק לא חלות על תמ"א 1, שזו תוכנית המתאר שמנהלת שמורות הטבע והגנים. שנייה, את תרצי, אני אשלח לך את זה.

בכל הגדרת מצב טבע - - - אני רק שנייה אבהיר,

הצעת החוק שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא הצעת החוק להכנת דיווח על מצב הטבע בכל מיני מקומות, לשטחים פתוחים. לא לפי חוק. זה החוק. אנחנו כותבים כרגע חוק חדש. אז את מבטלת את החוקים. אנחנו לא מבטלים את החוקים. אנחנו מתייחסים גם לשמורות הטבע והגנים הלאומיים, כמו שהם מוגדרים היום לפי החוק הקיים, וגם לשטחים נוספים כמו שמוגדרים בתוכניות, ויש כאן פירוט מה זה שטח פתוח. זה שטח שמוגדר בתוכניות כשטחים מסוימים. יש כאן התייחסות לכל מיני שטחים ולכל מיני סוגים של דברים. הכוונה היא שאותה מינהלת תוכל לקבוע את סוג הניטור שהיא עושה, איזה ניטור, אילו יחידות גאוגרפיות היא בודקת,

אילו מינים היא בודקת. ולפי זה היא תכין את דוח מצב הטבע. זה חוק שנותן מסגרת לפעילות של הכנת הדוח. לירון, אני חושב שהדברים ברורים. הכול ברור.

אם יש איזושהי הערה ספציפית לתיקון ספציפי בנוסח,

אנסת, לרשותך עוד שתי דקות. תעלה את כל הטיעונים שלך ואנחנו נתייחס. עוד שתי דקות לרשותך. עכשיו אני אומרת לך כי יתבצע משהו שהוא ברמת הונאה. ואני מציעה שלא תיכשלו בזה, כי ההגדרות לא חלות היום אני יכולה לשלוח את זה לא חלות על שמורות הטבע והגנים הלאומיים.

תשלחי לנו. תודה רבה.

לא תודה רבה.

אובדן בתי גידול מתעלמים.

כשאנחנו מדברים על אובדן בתי גידול, צריך להתייחס. כשאנחנו כורתים עצים, יש אובדן עצום של בתי גידול וזה צריך להיכתב. טקסונומיה שהצעתם שם, אני לא יודעת באיזה סעיף. קראת את זה נורא מהר ולא הספקתי לכתוב את הסעיפים. טקסונומיה זה לא מחקר מקצועי, אני מצטערת. צריך להגדיר מחקר של הגופים המקצועיים הממשלתיים בארץ, לא טקסונומיה. טקסונומיה זה לקחת ולעשות עיסה מכל המחקרים וליצור משהו חדש. אנחנו דורשים מחקר מקצועי כשאתם מגדירים מינים ומגדירים מינים פוגעים.

משפט האחרון, אסנת. כשאנחנו מדברים על שמירת דינים, אוקיי? כתוב שם: שמירת כל הדינים. אז כדי לבצע, כדי לשמור על מינים מסוימים, למשל, אני אדבר על העצים - - - משפט אחרון, בבקשה.

בכל זאת זה חשוב. אתם מבטלים את החוקים. משפט האחרון, בבקשה. יש עוד גורמים סביב השולחן שרוצים לדבר. אף אחד לא מדבר על הדברים האלה. רוב האנשים פה הם חלק מזה. שמירת דינים שאנחנו אומרים - - - יש פה משמר? כשאנחנו מדברים על שמירת דינים אני יכולה להגיד את זה או שגם את זה אסור לי? אני מבקש משפט האחרון, גברתי. זה משפט אחרון.

כשאנחנו מדברים על שמירת דינים כדי לשמור על פקודת היערות, צריך קודם כול לנטר את העצים ולהגדיר אותם. זו ההגדרה. אבל הגדרת מגוון ביולוגי מבטלת את זה ועושה הגדרת מינים פולשים, צובעת את כל השטח בצהוב. דין אקליפטוס כדין חמציץ. מישהו הסכים לזה?

תודה רבה. אז שמירת דינים צריכה להיות לפי נהלי כל דין.

הדברים שלך נשמעו ונרשמו. תודה רבה לך.

הערות נוספות? בבקשה, גברתי. שלום. צוהריים טובים. שמי אילת פלדמן ממשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה. בבקשה.

אני גם אפנה לסעיפים הספציפיים, לאור בקשתכם. יש לנו בסעיף 5 את הקמת המינהלת שיש לה תפקידים מסוימים שמופיעים בהמשך, בסעיף 10. אז ראשית, ראינו שההערות שלנו בעניין המינויים וניגודי העניינים הוטמעו בתוך הנוסח, וזה מצוין. תודה רבה. גם הדברים שעלו כאן בדברים שאמרה לירון וגם בשיח לפני הדיון, אנחנו מדברים שאין כוונה להקים תאגיד סטטוטורי עצמאי. ובעצם ההבנה שלנו היא שצריך להיות איזשהו משרד ממשלתי שאחראי על המינהלת. זה רלוונטי גם לסעיף דיווח המידע. אם מדובר בדיווח של מידע לגורם שהוא מחוץ לממשלה, אנחנו בעולם אחר. יש חובת דיווח של המשרד להגנת הסביבה אל המינהלת. זה מעורר שאלה ביחס למה שהסבירה לירון שהכנת הדוח היא באחריות של המשרד להגנת הסביבה והוא נעשה באמצעות המינהלת. אם הכנת הדוח היא במשרד להגנת הסביבה, אז המשרד להגנת הסביבה, המידע נמצא בתוכו. אז התוספת הזאת של המשרד להגנת הסביבה לסעיף הדיווח היא מוזרה והיא לא קוהרנטית. ובאמת מבחינת עבודת הממשלה, יש תמיד אבא ואימא לגופים האלה.

אני חושב שההערות שלך הן חשובות וראוי שהן ילובנו עד תומן לקראת הקריאה השנייה והשלישית. יש לך עוד משהו שאת רוצה להוסיף?

יש עוד שלושה דברים. אעשה את זה בקצרה.

אז זו עודה הערה כללית שקשורה גם להערה הראשונה מבחינת תפקידי המינהלת, ששוב התשובה לשאלה הראשונה שאמרתי יכולה לתת מענה גם לזו, יש פה שאלה של סנכרון עם הסמכויות והתוכניות הקיימות של משרדי הממשלה,

אולי משרד החקלאות. התייחסתם לזה בקצרה ואני מבינה שזה יידון באמת לפני הקריאה השנייה והשלישית.

ויש פה גם סמכויות של השר להגנת הסביבה לפי החוק המוצע. וגם צריך להסתנכרן עם חקיקה מוצעת אחרת, כמו חוק האקלים שהמשרד להגנת הסביבה הניח בתחילת החודש. אז צריך גם לחשוב על הסנכרון הזה. הלוואי שיהיה חוק האקלים לקראת הקריאה השנייה ושלישית.

אני מאוד מקווה.

גם הממשלה שאכן הניחה הצעת חוק בעניין. ההערה הבאה שלי היא לעניין סעיף 6 שקובע חובת התקשרות עם גוף חיצוני שבאותו סעיף גם מוגדרים התנאים המהותיים שהגוף צריך לעמוד בהם. וההתקשרות תהיה לתקופות בנות חמש שנים כל אחת. הסעיף הזה לא לגמרי קוהרנטי עם דיני המכרזים והוא סוטה מהאופן המקובל שבו נעשה רכש. ובעצם רצינו לשאול למה לא לפעול לפי הדין הכללי. יש בתקנות חובת המכרזים פטורים מתאימים שאפשר להשתמש בהם במקרה הצורך. כאן גם יש קביעה של תנאים מסוימים לכשירות. אז זאת שאלה שאנחנו נשמח לשמוע הסבר מדוע יש כאן סטייה מהכללים הרגילים. וההערה האחרונה שרציתי רק לציין היא שלפי החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה, החוק צריך לחזור לוועדת השרים לפני הקריאה הראשונה. אז רק לעדכן. קודם כול, החלטה הזאת הייתה בהנחה שאין הסכמות. אבל אנחנו חושבים שהגענו להסכמות. וגם, למרבה הצער, הממשלה מתפרקת. ולכן אנחנו רואים את עצמנו פטורים מהדרישה הזאת. בטוח שהחוק יעבור לוועדת השרים לחקיקה לפני הקריאה השנייה והשלישית ואז נקיים את זה.

ולכן לצורך הרציפות ולוח הזמנים הבלתי אפשרי, סוכם עם יושב-ראש הוועדה ווליד טאהא שכרגע אנחנו נעביר את זה עם ההנחה שלפני שזה יעבור בקריאה השנייה והשלישית זה יעבור חזרה לוועדת השרים לחקיקה.

אני מקווה שתקבלי את הנסיבות המיוחדות שבהן אנחנו נמצאים, כי להעביר את זה לוועדת השרים לחקיקה זה אומר להרוג את זה. אז אני אדווח את מה שנאמר כאן פנימה בתוך הממשלה.

אני אשב עם שר המשפטים היום בצוהריים. תודה לנציגת משרד המשפטים.

שמי דרור צוראל, המשרד להגנת הסביבה, היחידה להגנת הסביבה הימית. סעיף 5 (ב) כתוב: "בדיוני המינהלת העוסקים בניטור בדיווח לעניין מצב הטבע הימי". אנחנו לא רוצים שהמינהלת בכלל תדון בסביבה הימית, לא בניטור ולא בדיווח. המינהלת תקבל. יש לנו כבר מספיק ועדות מתעסקות, מנהלות את הניטור הימי.

בסופו של דבר, תוכל לקחת את דוחות הניטור של הסביבה הימית מאתר המשרד ולשים אותם כנספחים או כפרקים כשלעצמם. אבל בכל מקרה אנחנו לא מוכנים שתהיה עכשיו עוד מינהלת שתדון, ואז עוד ועדה שצריך ללכת ולדבר בה. וגם שם אנחנו נידרש להגיש למינהלת את הדוחות.

שלא יהיה מצב שיש עכשיו עוד מינהלת מעל הוועדה שמעל הוועדה שמעלה הוועדה של האו"ם שמעל הוועדה הזאת והוועדה הזאת. אני חושב שהכוונה שלי לפחות, אם אתה קראת את דוח מצב הטבע, מדובר במסמך שמצד אחד מדעי וגם ציבורי. הוא מאוד נגיש, הרבה יותר נגיש מהדוחות שלכם. המטרה שלו היא לחנך את הציבור וליידע את הציבור. ולכן כדאי שתהיה, לדעתי, התאמה בין שני הדברים שהציבור לא יידע רק על הניטור היבשתי. אבל מבחינת התוכן, מה שקראה כרגע לירון זה מה שהולך להיות. מערך הניטור הימי יישאר כמו שהוא. אבל אולי הנגשת המידע תשתפר לאור העבודה של המינהלת. אני מציע לך כרגע להשאיר את זה פתוח לקריאה השנייה והשלישית.

זה הסיכום שלנו עם משרד האנרגיה כרגע. אני מבין. אבל המינהלת לא תדון באופן הדיווח של הדוחות הימיים. תדווחו איך שתרצו. אבל הנגשת המידע יכולה להיות אחרת. עם גרפים קצת יותר צבעוניים, אולי קצת הסברים. אני לא הייתי כרגע פוסל את זה על הסף. בואו נדבר על זה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

אף אחד לא מנסה לקחת לכם את הניטור.

זה לא לקחת לנו את הניטור. אבל אני לא רוצה שעכשיו יתחילו להכניס לנו כל מיני דרישות שאני לא מוכן.

כאן אין דרישות.

ולכן הניסוח מותיר הרבה מאוד חלל לעיצוב של זה בדיוק. אני מעריך שנלבן את זה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

לנו יש קושי עם זה. אנחנו לא רוצים שיהיה באוויר איזשהו מסמך שהוא לא טוב. המסמך הזה כרגע לא טוב מבחינת הניטור הימי, שאחרי זה יבואו לנו עם המסמך הזה ויגידו: קדימה, עכשיו אתם מחויבים להגיש לנו את כל הנתונים. ומאחר שאנחנו נדרשים להגיע עם המסך הזה, ואני מעריך שנגיע איתו לממשלה הבאה לפני הקריאה השנייה והשלישית, אני מניח שלשר או לשרה להגנת הסביבה יהיה משקל בלראות איך מעצבים את זה יחד עם שר או שרת האנרגיה הבאים. ועל כן אני מציע פשוט להתקדם עם זה כך, כי זה הסיכום שלנו עם מול משרד האנרגיה, באופן שיאפשר את העברת החוק בקריאה הראשונה. לנו יהיה קושי עם העניין הזה. ברגע שכתוב שהמינהלת תדון בים, זה בעייתי. כי אם היא דנה בים, זה אומר שגם אני צריך להיות שם.

והיות שכרגע מי שמטפל לנו בים זה - - - אבל כתוב שיש נציג שם במידה שידונו בזה. אבל זה ישתנה אלף פעם. אז אני מציע לך, אני לא מציע להיכנס לזה.

יש נציג של המכון לחקר הימים ואגמים. הוא לא מייצג את הניטור באילת. הוא לא מייצג את תוכניות הניטור המקומי. הוא לא מייצג את הוועדות שלנו באו"ם, את תוכנית הניטור של האו"ם.

קיבלנו. ואני חושב שהכוונה שלנו, שאנחנו יוזמי החוק, גם נרשמה כאן וגם הובנה על ידך. ולכן אני מציע שנשאיר את זה ככה ונתקדם.

יש לך עוד משהו שאתה רוצה לומר?

עוד משהו. שוב, רק לחזק את הנושא ששקדי אמר מקודם על ט"ו בשבט. הניטור הימי נעשה פעמיים בשנה בעונות מעבר שאז מצב הים ותנאי הים מאפשרים לבצע את הניטור. הדוח מוגש בדרך כלל עד סוף יוני. עם הוועדות שצריכות להתכנס והכול, בדרך כלל סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, יש לנו את הדוחות הסופיים.

נוכל לשלוח שום דבר עד ט"ו בשבט.

אבל התאריך הזה של א' בניסן הוא דוח של כל שלוש שנים בעצם.

אבל הוא יצטרך במקרה הזה להתבסס על הדוח של שנה שעברה שהוא כבר לא מעודכן, כי הדוח העדכני יפורסם רק באוגוסט,

אתה מעדיף שזה יהיה לפני ראש השנה?

מה אתה מציע? אני לא יודע אם כדאי לקבוע תאריך. כדאי מאוד, אחרת זה לא יהיה. אם קובעים שמגישים כל שלוש שנים, אז צריך לקבוע עד מתי בתוך שלוש השנים האלה זה יהיה.

אני מציע שנישאר עם א' ניסן. הסכמנו. ואנחנו נדון בזה לקראת הקריאה השנייה והשלישית אם יש תאריכים הגיוניים. בסדר גמור. לא באים להכביד עליכם. ולגבי ההערה הראשונה שלך, אני חושב שיש מקום לדון בזה. אני חושב שנכון שנעשה את זה לפני הקריאה השנייה והשלישית כדי שנוכל באמת לעצב את הדברים מאחר שבאמת יש פה שינויי עמדות שהם די דחופים לא רק מטעם המשרד להגנת הסביבה, אלא מטעם הרבה מאוד משרדים שהעבודה שלנו מולם עוזרת לדייק את הצרכים של החקיקה הזאת. אני מודה לך מאוד, אדוני. יש עוד מישהו? כן, שניכם. שמי יגאל גוטשל ממשרד האוצר. לגבי סעיף 6 שעוסק בבחירת הגוף המקצועי של חבר במינהלת, יש לי שאלה שהיא שאלת הבהרה שאני חושב שהיא גם מהותית.

האם הכוונה היא להתקשר בכך לגוף אחד שיעסוק בתכלול כל המקטעים הרלוונטיים או שיש אפשרות גם להתקשר עם גוף אחד שעוסק בנחלים וגוף אחד שעוסק בימים וגוף אחד שעוסק בישיבה? מה הכוונה של המחוקק בנושא הזה? אני חושבת כאילו - - - פרופ' טל.

תחזור, סליחה. שאלתי לגבי סעיף 6 של בחירת הגוף המקצועי החבר במינהלת. האם הכוונה בכך היא לגוף אחד או שיש אפשרות גם להתקשר עם כמה גופים כאשר כל גוף מתמחה בנושא ספציפי? למשל, ים, יבשה, נחלים. הכנת המכרז היא כמובן באחריות השרה להגנת הסביבה. אני לא חושב שזה נכון שמחוקק יתפור מכרז זה או אחר. אני מניח ששיקולים של השר שממן את הסיפור הזה יהיו נכונים. ולכן אין לי תשובה. יכול להיות שהם יחליטו לחלק את זה שזוחלים פה ויונקים שם. למה? מאיפה מגיע החשש שלך? זה לא מגיע מחשש. זו שאלת הבהרה. אם זה כמה גופים, אז יהיו שלושה חברים במינהלת? אני חושבת, כרגע כמו שהצעת חוק נכתבה, כרגע כן הייתה כוונה שיש איזשהו גוף מקצועי שמרכז את זה. זאת אומרת, יכול להיות שבתוכו יש, אני לא יודעת, ועדות משנה או משהו כזה. אבל כן יש איזשהו גוף אחד. לא חודד עד הסוף הדיון באפשרות שיהיו כמה גופים שמתקשרים ביניהם בדבר הזה. כל השאלות שאתה מעלה לגבי הנציגות שלהם במינהלת לא חודדו כאן עד הסוף. אולי זה גם כן משהו שאפשר לבדוק בהמשך. אין לי ספק שאם תשלובת באמת תתאחד לצורך הנגישות למכרז וזה יהיה מעין גוף אחד מסיבות טבעיות, אז זה יישקל בהתאם. אני חושב, אנחנו לא נכנסים לשיקולי המכרז הזה. זה ממש לא מתאים לסיטואציות כאלה. אני כן חושב שבנוסח הסופי תצטרך להיות התייחסות לאם יכולים להיות כמה גופים.

או בהכרח גוף אחד. ואם יהיו כמה גופים, האם נציג כל גוף יכול להיות במינהלת או לא.

אם מותירים את זה,

פתוח, זה לא מעיד על כך שיכולים להיות כמה גופים או גוף אחד? אני חושבת שכרגע השאלה כאן היא במקום, כי כאילו מאיך שזה כתוב עכשיו, כרגע זה עולה שזה גוף אחד.

ושיש לו נציג אחד במינהלת.

השאלה הזאת לא חודדה עם כל האפשרויות שלה, המעשיות,

אבל אם רוצים לקראת קריאה שנייה ושלישית לדבר גם על הדבר הזה, אז אפשר.

אני לא אחראי על השאלה אם זה צריך להיות לפני הראשונה או לפני השנייה והשלישית. נושא נוסף, זה מתקשר קצת למה שנציגת משרד המשפטים דיברה עליו, הוא שכשמשרד ממשלתי מתקשר עם גוף כלשהו, זה צריך להיות לפי חוק חובת מכרזים והתקנות שעל פיו. הסעיף למשל שהמתייחס לזה שתוקף ההתקשרות יהיה חמש שנים, אני חושב שנכון להסיר אותו וכאילו ולהיצמד למה שנקבע בחוק הכללי לגבי התקשרויות של משרדי ממשלה ולא לקבוע פה איזשהם אלמנטים ייחודיים לגבי ההתקשרות.

אני לא יודע אם זה חסם משפטי או שמבחינתך אין חסם משפטי. אבל זה כן נושא שבעיניי חשוב. הרעיון היה שבניטור של טבע, הזמן הוא מאוד מאוד חשוב. מדבור בתהליכים ארוכי-טווח. ולעשות ניטור לשנתיים-שלוש, זה פשוט לא רציני. ולכן אפשר לשאול את ד"ר שקדי מה - - - אין שום בעיה. המשרד יוכל במסגרת תנאי המכרז לקבוע את זה. אני לא חושב שנכון בחקיקה לעגן את זה. היה פה חשוב גם למציעים לקבוע כן כל מיני דברים שקשורים להתנהלות עם הגוף הזה כדי שיאפשר ניטור כמו שצריך ושיאפשר לבחור גוף שרוצים לבחור בו. זה לא סעיף שהוא הכרחי. אפשר להשאיר את הכול לתנאי המכרז. אבל היה כאן איזשהו רצון לעגן בתוך החקיקה מי יהיה הגוף הזה ואיך תהיה ההתקשרות איתו. כמובן בהתאם לדין הקיים. לא בסטייה מהדין הקיים. והיה חשוב כאן למציעים לעגן דברים בתוך החוק, גם הנושא של ההתקשרות יותר ארוכה. אז אני כן חושב שלכל הפחות חשוב שלסעיף הזה יתווסף: "בכפוף לאמור בחוק חובת המכרזים ותקנותיו", או משהו בסגנון הזה. מאה אחוז. בואו נוסיף את זה. תודה רבה לך. כן, נציג משרד החקלאות. תציג את עצמך רק, בבקשה. שמי אורי צוק-בר, סמנכ"ל משרד החקלאות. יש לי שלוש הערות נקודתיות לסעיפים. בבקשה. יש רק הערה כללית, שגם אמרתי אותה בדיון הקודם של הוועדה, שאנחנו רוצים קודם כול, מברכים על החקיקה וכו'. וגם נפגשנו עם אלון טל. אבל בשביל שנוכל לתת את תמיכתנו, אנחנו רוצים פשוט שזה יתואם, והסעיפים שהערנו עליהם ועדיין, לצערי, לא תואם איתנו. והיום קצת ישבתי עם הלשכה של אלון. אבל לא הגענו לסיכומים. ולכן מבחינתנו, התנאי להמשך התמיכה ולתמיכה בוועדת השרים הוא שמתאמים את הסעיפים שמפריעים לנו. אילו סעיפים מפריעים לך? אז עכשיו אני אציין נקודתית.

פשוט לא אצליח להגיע לזה. גם הייתה איזו התחייבות שיהיו שולחנות עגולים לפני הקריאה הראשונה, ולא היו. אז ככה. קודם כול, הנושא בסעיף 11 (ב), אני ראיתי גם ששיניתם עכשיו בנושא משרד האנרגיה, ורציתי להעיר גם לגבי משרד החקלאות, שר החקלאות. יש פה רק חובת התייעצות ולא הסכמה. ולכן, כמו שיש כאן משרד הפנים, תוקן מהתייעצות להסכמה.

כל משרד הסכים להיוועצות בלבד, למעט משרד הפנים, מכיוון שיש שם אחריות על כל הרשויות המקומיות.

אז חשבנו שזה עושה שכל. אנחנו לא נוכל להחריג אתכם כי אז כולם יוחרגו ואף אחד לא יגיש.

אם אני לא טועה, שמעתי את זה לגבי משרד האנרגיה. לא, לא, לא.

יש חובת היוועצות, למעט משרד הפנים.

אז אנחנו חושבים שצריך להיות גם תיאום או הסכמה לפחות. תיאום יהיה.

יש תיאום. תיאום זה אומר שלא מקדמים את זה בלי שתיאמו איתנו. יש כאן חובת התייעצות לגבי התקנות. חובת התייעצות יש לה כוח מאוד חזק עם המשרדים האחרים, רק רוצים בסופו של דבר תקנות שגם אפשר יהיה להתקין. ויש פה הרבה משרדים לדבר איתם. בואו נגיד ככה, שאם אין בעיה, אז ההתייעצות וההסכמה הן היינו הך, כי ממילא צריכים לדבר עם המשרד ולהתייעץ איתו. ואם יש בעיה ואנחנו נתייעץ ויגידו לנו: יופי,

אבל אנחנו עושים אחרת, אז לא פתרנו את הבעיה.

לכן אני חושב שצריך כאן הסכמה, אותו דבר.

זו הערה אחת.

ההערה השנייה היא לגבי החברות במינהלת. יש כאן הרבה גופים סביבתיים, כולל המשרד להגנת הסביבה, קק"ל, רט"ג וכו'. אין כאן אף מומחה בתחום חקלאות. והחקלאות היא חלק מדוח מצב הטבע הזה. ולכן צריך להיות כאן גם ממוחה מתחום החקלאות במינהלת המקצועית הזאת. יש לנו אנשי מקצוע גם מהגנת הצומח וממינהל המחקר אצלנו. אפשר למצוא נציג שמומחה בתחום הטבע ולצרף אותו למינהלת. המשרד להגנת הסביבה בדעה שהמינהלת הזאת מורכבת מגופים ששמים כסף על הניטור. האם יש למשרד החקלאות תוכנית ניטור אקולוגית?

קודם כול, משרד החקלאות שם כסף על ניטור. עושים ניטור, ואנחנו גם דיברנו על זה ואמרתי את זה אפילו פה בישיבה הקודמת כמה אנחנו שמים על ניטור בתחום ה-SIT ועוד כל מיני נושאים. יש את זה בפרוטוקול הקודם. אתם יכולים לראות. זה לא כחלק מהחוק, הכסף פה. אבל אנחנו שמים כסף על ניטור. בעיניי, ההצעה שלך ראויה ואפשר לבחון אותה לחיוב לקראת הקריאה השנייה והשלישית בהקשר הזה. אם יש לכם גופים כמו שחבר הכנסת טל ציין משקיעים משאבים על מנת לנטר, אני לא רואה שום סיבה שהם לא יהיו במסגרת זו. המכון הוולקני, הגנת הצומח וכו'. אלה הקריטריונים שהם הציעו ולכן אני מקבל את זה. על כן זה מקובל עלינו ולקראת הקריאה השנייה והשלישית אנחנו נדאג לזה. מאה אחוז.

השינוי הוא שאז הייתה ועדה מדעית. זה שונה ממינהלת שיזמו. זה בגלל זה. נכון. אבל אין ועדה מדעית עכשיו, והמינהלת היא זאת שקובעת איך ייראה הדוח הזה.

והדבר האחרון הוא בנושא של השטחים הפתוחים. זה נושא קצת עקרוני ואין לי משהו נקודתי לניסוח.

4(6) או 6(4), איך זה הולך כאן?

וצריך כאן להיות ברור. אם החקלאות היא חלק מהדוח הניטור, אז צריך לבין, אם מדובר ב-(ב), למשל: "היקף הגריעה שנעשתה משטחים פתוחים", כי שטחים מוגדר כולל חקלאות. אז לפי ההגדרה כולל חקלאות, אז זה חלק מהשטחים הפתוחים. אז גריעה משטח פתוח לבניין, לתשתיות,

ברור לי שזה חלק מהדיווח צריך להיות. אבל בסעיף (ג) כתוב: "שינויים בצפיפות ובתצורות הצומח בשטחים פתוחים". כאן אני לא חושב שזה יהיה נכון לדווח אם שינו ממטע לכרם או מכרם לחממה. זה לא מצריך שינויים, זה לא מצריך דיווח. זה חלק מהחקלאות.

או שמחריגים בכלל חקלאות מהשטחים הפתוחים ולא מדווחים בכלל על החקלאות, ואז אין לי הרבה מה להגיד, או שבסעיף (ג) מחריגים את החקלאות פה כי זה לא מתאים. וזהו. גם "מצב המסדרונות האקולוגיות העיקריים", אז אפשר לדווח על מסדרונות האקולוגיים, אבל אני לא רוצה שעכשיו יתחילו להתערב לנו איך בנוי מסדרון אקולוגי מבחינה החקלאות, איזו חקלאות מותרת ואיזו חקלאות אסורה, כי יש לנו מספיק מסדרונות אקולוגיים.

הוא רק ידווח על מצב הטבע בתוך המסדרון, אתה מבין? זה לא חוק מסדרונות אקולוגיים. יש לי שאיפות שכן יהיה יום אחד חוק כזה. בינתיים זה רק ניטור.

אבל אני מסכים איתך שאין צורך לדווח על שינוי מטע אבוקדו לפרי הדר. אז צריך להיות ברור.

צריך להיות ברור ששטחים פתוחים, ככל שהם כוללים חקלאות, הם לא דורשים שינוי בחקלאות. כל עוד זה חקלאות, זה חקלאות. אז אנחנו נוסיף את הסייג הזה. למעט חקלאות. נוכל להוסיף "למעט שטחים חקלאיים".

ולייתר שרפות וזה, בסדר.

מאה אחוז. תודה רבה לך, אדוני. רק להדגיש. הסכמתנו לחוק בוועדת השרים וכו' של השר היא בתנאי שמתקנים את דברים שהערתי עליהם. אני משוכנע שזה יסוכם ברמת השרים, שאפשר לקדם את זה בקריאה הראשונה וילובנו כל הנושאים החשובים שטרם סוכמו פה בישיבה בזמן שהערת את הערותיך בהמשך, כי אנחנו רוצים לקדם את החקיקה הזאת. רצינו להספיק לסיים את זה לפני. אין לי ספק שהרוח היא חיובית.

כל ביקורת שתבוא ותגיד: זה נראה תהליך מזורז, מתקבלת בהבנה.

גם אנחנו לא ציפינו שהכנסת תתפזר השבוע. אבל היות שכולנו מבינים את חשיבות החוק, אנחנו מבקשים את הרוח החיובית. רגע, יש לנו עוד נציגה. דרך אגב, באמת ועדת השרים, מה שציינה פה נציגת משרד המשפטים, באמת התנתה את זה בזה שזה חוזר לוועדת השרים לפני הקריאה הראשונה. זה כתוב בפרוטוקול.

אני אומר לפרוטוקול שאני מניח, אני לא מתחייב כי אני לא יודע אם אני אהיה פה, אבל אני מניח שיהיה רצון להתייעץ עם - - - מאה אחוז.

יש לנו עוד נציגה אחת שרוצה לדבר. חשבתי שהיא כבר הלכה, אבל היא שבה ואנחנו שמחים על שובה. נציגת מינהל התכנון נטלי גולדרינג כברה. היי. צוהריים טובים לכולם. אני נטלי. דיברתי עם לירון הבוקר. יש לנו כמה הערות נקודתיות שכמובן לקראת הכנה לקריאה השנייה והשלישית נשמח שנדייק אותן. בבקשה, נטלי. אחת לסעיף 2, ההגדרות, לעניין "שטח פתוח" ו"שטח מוגן". כן חשוב לנו שההגדרות יהיו תואמות למה שרשום לנו אצלנו בחקיקה ובתוכנית מתאר ארציות, על מנת שבאמת כשיגיע המועד שיבקשו מאיתנו דיווח שנדע לתת את הדיווחים המתאימים ואת מה שיש בידינו לתת. ובנוסף, יש לנו הערה לגבי סעיף 4 (א)(6)(ג),

על מסדרונות האקולוגיים, שגם יש שם קצת - - - נטלי, רשות נחל הקישון השתלטה עלייך. אז אם היא תתווסף, אנחנו מכירים את הערות של מינהל התכנון,

בסדר, שוב, גם פה יצטרכו עוד תיאום ודיוק אולי של חלק מהדברים וזה באמת יתבצע לקראת קריאה שנייה ושלישית. בסדר גמור. יש מישהו סביב השולחן שרוצה להוסיף עוד משהו לפני ניגשים להצבעה?

אדוני, בהמשך לבקשה הקודמת של השלטון האזורי, ביקשת שאני אבדוק מול הגורמים במשרד הפנים. נאמר לי שאנחנו לא רואים צורך בהוספה של חובת התייעצות במסגרת החוק עצמו, היות שההסכמה ממילא של משרד הפנים ניתנת לאחר בדיקת הנסיבות, ובין השאר מול השלטון המקומי.

אני אשמח שבמידה שהשלטון המקומי רוצה להיכנס לשיח עם משרד הפנים בנושא הזה, אז הוא יעשה את זה, ואנחנו נעלה את הנושא בסוגיה הזאת שוב לקראת קריאה שנייה ושלישית. אבל כרגע אני חושב שנסתפק בזה. אני רק רוצה רגע לסכם את השינויים שנאמרו.

שינוי אחד בהגדרות, שההגדרה "שטח מיועד לתשתית" תרד. ובהתאמה גם באותו סעיף 4(6)(ב), מה שיישאר זה "היקף השינויים משטחים פתוחים לשטחים שאינם פתוחים". כל ההתייחסות הספציפית לשטחים שמיועדים לתשתית אנחנו נמחק אותה. באותו סעיף, ב-(6)(ג) יהיה כתוב: "שינויים בצפיפות ובתצורות הצומח בשטחים פתוחים, למעט בשטחים החקלאיים". זה שינוי אחד. לגבי הנושא של הניטור הימי, התווסף סעיף קטן בתוך סעיף 4 שיהיה כתוב בו: "דוח מצב הטבע יכלול דיווח לעניין ניטור מינים ומערכות אקולוגיות גם בשטחי ים התיכון וים סוף בהתאם לדוחות בעניין זה שיעבירו המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה למינהלת". זה הסעיף שהתווסף. תאריך לפרסום הדוח פעם בשלוש שנים יהיה ב-א' בניסן. לגבי סעיף ההתקשות, נכתוב שם שזה בכפוף לחוק חובת מכרזים. ועוד שינוי בנושא של החקלאות, דיברנו על הנושא - - - "למעט". "למעט השטחים החקלאיים", זה כרגע הכנסנו. שאר הדברים יסופחו - - - כן.

דיברנו גם על המינהלת.

אני מבינה שזה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

אמרנו שבמידה שתמצאו גופים שמשתתפים. יש לנו גופים, ברור. אז אני מציע שתציעו אותם כדי שנוכל להכניס אותם. הגוף זה המשרד, ויש במשרד את גורמי המקצוע הרלוונטיים בהגנת הצומח, ובמכון הוולקני. אני רוצה שנוודא את זה. נקיים שיח ונבין מה אנחנו בדיוק נעשה. אנחנו רק בקריאה ראשונה.

מה שאני מבקש הוא שתיכנס הנציגות למינהלת גם של גורמי מקצועי בחקלאות. לא אמרתי עובדי משרד החקלאות.

גורם מקצועי בחקלאות שיקבע אותו שר החקלאות. אני יכול להגיד שבגרסה המקורית הייתה ועדה מדעית והייתם שם. התפיסה של המשרד להגנת הסביבה לגבי החוק השתנתה. יהיה פה עוד שר חקלאות חדש, ידבר עם שר הסביבה, ישכנע אותו,

אני לא מתנגד. אז, אלון, אני אומר שוב, זה אחרי, קראנו את החוק. זה אחרי שיח עם הנציגים של השר, עם הלשכה של השר. הבנתי את זה. אבל זה לא בתשובה ממשרד להגנת הסביבה. אני לא יכול לעשות את זה ללא רשות.

אנחנו נעשה יחד לקראת הקריאה השנייה והשלישית. וההצעה מקובלת עלינו ואנחנו נלבן אותה ונכניס אותה.

מה עוד, לירון? ואני תיארתי גם על הסכמה, ולא התייעצות.

זה לא מקובל עלינו.

זו גם הערה שנשארה פתוחה. בסדר.

דבר אחרון שכן שהבנתי שמבקשים כבר עכשיו להכניס חברי הכנסת הוא שבסעיף 5(ב) בנושא של הדיווח לעניין של הכנת הדוחות לעניין מצב הטבע, חוץ מנציג מכון לחקר הימים והאגמים, יהיה פה גם נציג משרד האנרגיה שמינה שר האנרגיה. אני רק לשאול לגבי החזרה לוועדת השרים. במה זה מותנה? כי ועדת השרים החליטה את זה כשאישרה את זה. אז במה זה מותנה אם זה יקרה או לא? הכנסת היא ריבון. הכנסת תאשר את זה פה לקראת קריאה הראשונה. ובמידה שנחליט, בתיאום עם הסיעות השונות, גם של שר החקלאות, שזה יעלה לקריאה ראשונה,

למרות שוועדת השרים - - - הוועדה רשאית להחליט כאן שהיא יכולה להצביע על ההצעות. מי שמנהל את הכנסת זאת הכנסת.

אנחנו לא כפופים לוועדת השרים לחקיקה, אדוני. אנחנו ריבון.

הדברים ברורים. כן, בסדר. אלון טל ירצה לומר למשהו לפני ההצבעה? אני מבקש להגיד - - - אני הבנתי שיש שם גם הגדרה למסדרון אקולוגי.

זה - - - טוב. ההגדרה למסדרון אקולוגי, כרגע אנחנו לא נוכל להכניס, כי גם על ההגדרה צריך עוד לדבר,

אבל אני חושב שהדברים מקובלים ואנחנו נלבן אותם לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

פונים אליך. תתחיל להכין.

האמת היא שיש לי רק עוד שינוי אחד ששכחתי להגיד. אני פשוט רואה שיש כאן הגדרה שמחקנו והיא כן מופיעה בהמשך החוק, הגדרה של "מין סמן". אז אני אקריא וכן אכניס אותה. ""מין סמן" מין המייצג תכונה או מאפיין של המערכת האקולוגית שהוא חלק ממנה ויכול להצביע על איכות המערכת ועל השינויים בה". זה מופיע שם באחד הדיווחים של דוח מצב הטבע. אז נשאיר את ההגדרה. כן, חבר הכנסת טל. אז רק נשאר לי להודות.

אדוני היושב-ראש, באמת על כל התקופה הזאת. ללירון על הסבלנות והעבודה המקצועית המעולה. וגם לגברת יערה צעירי שבאמת עבדה לילות כימים. ד"ר יערה צעירי, לא?

ובאמת על התיאום. ותודה לכם על הרוח החיובית שאני מקווה שתלווה אותנו עד לקריאה השנייה והשלישית וכו'.

אני מברך אותך, חבר הכנסת פרופ' אלון טל. אני רוצה לומר לנציגי הממשלה ולכל מי שמאזין לנו או צופה בנו שיש עוד הרבה מאוד עבודה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אנחנו נעשה אותה יחד איתכם, עם השותפים במשרדי הממשלה ועם ארגוני החברה האזרחית ובסיוע אדיב ונדיב של תומר ולירון מהייעוץ המשפטי של הוועדה. על כן אני רוצה להצביע. עם כל השינויים שהוקראו.

להצביע על הנוסח עם כל השינויים שהוקראו כאן: הצעת חוק חובת דיווח שנתי על מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל, התשפ"א 2021, פ/1886/24 ו-פ/1492/24, של חברי הכנסת יוראי להב הרצנו ואלון טל.

שניים. מי נגד? מי נמנע.

עַלַא כֵּיפַק. רוויזיה. אני קובע שהצעת החוק עברה. איך היא עברה?

תודה רבה. אני מסכם את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:05.